אני מתכבד לפתוח ישיבה של ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה בנושא של העברת חיסונים לרשות הפלסטינית. הישיבה הזאת היא ישיבה פתוחה. נושא המאבק בקורונה הוא נושא חובק עולם, איננו תחום בגבולות, כאשר נושא החיסונים הפך להיות הנושא המרכזי בניסיון למגר את מגפת הקורונה. בהקשר הזה נדונות שאלות באשר להעברת חיסונים לרשות הפלסטינית. הנושא הזה התממשק עם הסמכויות ומעורבות ישראל, ישירה או עקיפה, ורצינו לשמוע מהמערכת ממשרד הבריאות, ממשרד הביטחון, מהמל"ל ומשרד החוץ את המדיניות הישראלית הסדורה בקשר להעברת חיסונים לרשות הפלסטינית. שמענו אשמח לשמוע הבהרה שכבר עברו כ-5,000 חיסונים של פייזר מהמלאי המיועד למדינת ישראל לרשות הפלסטינית, ואני מבין שיש חיסונים נוספים שהרשות עצמה רכשה או קיבלה בתרומות. מה שמעניין אותנו בפרט זה שאלת העברת חיסונים מידי הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, לידי ארגון החמאס ששולט ברצועת עזה. בהקשר הזה אני רוצה לחזור להזכיר ולהדגיש: ארגון הטרור החמאס מחזיק למעלה משש שנים בגופות של שני חללי צה"ל וכן, ככל הנראה, בשני אזרחים ישראלים. חמאס מסרב - - - מה זאת אומרת "ככל הנראה"? מחזיק בשני ישראלים. אני מקבל את ההערה שלך. מחזיק בשני ישראלים אמרתי "ככל הנראה" כי מעבר לעובדה שהחמאס מחזיק בשני הישראלים, אין למדינת ישראל שום מידע באשר לאותם אזרחים המוחזקים בידי החמאס. למיטב ידיעתי, אף גורם בין-לאומי לא ביקר אותם, הצלב האדום לא ביקר אותם, ואני מבקש זה כמובן לא משרד הבריאות לשמוע הסברים של המטה לביטחון לאומי, שמתכלל את הנושא מטעם ראש הממשלה ומשרד הביטחון, האם מדינת ישראל עומדת בראש ובראשונה על קבלת מידע באשר לאזרחים הישראלים המוחזקים בעזה, בהינתן העובדה שישראל היא הגורם המסייע להעברת חיסונים לרצועת עזה. הנושא הזה, עושה רושם שירד מסדר-היום של ראש ממשלת ישראל, ירד מסדר-היום הלאומי. אני חושב שהמצב הזה, שבו ישראל אמורה לאפשר העברת חיסונים לרצועת עזה, מחייב לשים בפני ראשי ארגוני הטרור את הדרישה הבסיסית לקבלת המידע בעבור האזרחים. אדוני היושב-ראש, אני יכולה להפריע לך? עוד דקה. אני לא מבינה למה אתה מסתפק בהעברת מידע.

אמרתי: בראש ובראשונה קבלת מידע, דבר שני, ביקור של הצלב האדום או של כל גורם בין-לאומי,

לא יכול להיות שהחיסונים יעברו לחוטפים ולא לחטופים; דבר רביעי, ואולי ראשון, לדרוש את שחרורם ולדרוש את השבת הגופות ובעצם להציב משוואה חדשה, הומניטרית, שמחויבת המציאות. אסור, אסור לישראל ולעומד בראשה להפקיר

גורלם של האזרחים השבויים ולוותר על הזדמנות להחזיר את גופות החללים ולהביאם לקבר ישראל. קודם כול, אבקש מנציג משרד הבריאות, ד"ר אשי שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בין-לאומיים, לתת את התייחסות המשרד, בפרט לעדכן אותנו באשר למקורות החיסונים המיועדים לרשות הפלסטינית, החיסונים שמקורם בהקצאות וברכש ישראלי וחיסונים שמקורם ברכש או בתרומה לרשות הפלסטינית. בפרט הייתי רוצה לברר ולוודא האם חיסונים ישראליים של חברת פייזר, מהמלאי הישראלי, עברו לרשות הפלסטינית, והאם מקרב החיסונים האלה עברו חיסונים לידי החמאס ברצועת עזה.

אתנצל שב-9:30 אצטרך לעבור לוועדת החוקה לאישור התקנות שנקבעו אתמול. לענייננו, ברור לכולנו, גם מסיבות הומניטריות אבל בהחלט מסיבות אפידמיולוגיות, שללא חיסון התושבים הפלסטיניים ביהודה ושומרון גם בעזה, אבל בעיקר ביהודה ושומרון בגלל המעברים התכופים מכאן לשם ומשם לכאן לא נצליח להשתלט על המגפה, וזה אינטרס בריאותי ממדרגה ראשונה לראות את התושבים ביהודה ושומרון, ובהמשך גם בעזה, מחוסנים.

לא אתייחס לצדדים הביטחוניים או לצדדים המדיניים. מתוקף כך, ישראל אומרת מחד אומרת שהאחריות הבריאותית על תושבי הגדה והרצועה היא על הרשות הפלסטינית, לפי הסכמי אוסלו והסכמי פריז, ובכל זאת אנחנו מסייעים ככל שניתן לרשות הפלסטינית להגיע ולהשיג חיסונים. לא הבנתי את אמירתך לגבי עזה. לישראל יש אינטרס שכל העולם יתחסן, אני מניח שיש אינטרס שבירדן יתחסנו, לישראל יש אינטרס שבגרמניה יתחסנו, לישראל יש אינטרס שבארצות הברית יתחסנו.

אגיד גם דבר שצריך להבהיר, שהיום האחריות על הבריאות ברצועת עזה היא בידי משרד הבריאות הפלסטיני. מה ההיקף האנשים מרצועת עזה שנכנסים לישראל? מעטים יחסית, אבל עדיין יש מעבר.

יש מספר אלפים שעוברים בחודש, בין אם זה איחוד משפחות או חולים פלסטינים שיוצאים לטיפולים ביהודה ושומרון או במזרח ירושלים.

אלה אנשים קבועים שיש להם היתרים קבועים. יש אנשים קבועים - - - זאת אומרת, ישראל יכולה לוודא שהיא מחסנת רק את אותם אלה שהם בעלי היתרים קבועים. כרגע אנחנו לא מחסנים את האחרים. היחידים שכרגע חוסנו בפועל הם צוותי הרפואה ביהודה ושומרון. אני מבין את הדאגה הכללית, באופן כללי, יש אינטרס עולמי שכל אזרחי העולם יתחסנו. בסוגיה הקונקרטית הזאת: אתה אומר שיש אנשים שעוברים מרצועת עזה לישראל, אלה אנשים עם היתרים קבועים? חלקם עם היתרים קבועים וחלקם עם היתרים נקודתיים,

מסיבות בריאות. אתה מוכן לתת לנו פירוט? אני לא רוצה כרגע לשגות במספרים.

אעדכן מספרים בצורה ברורה אחרי שאקבל אותם מהמתפ"ש, אבל מדובר בלא מעט מקרים. אני שם רגע את רצועת עזה בצד. בואו נדבר על יהודה ושומרון, כי שם עיקר העיסוק. רק אבהיר בפתח דבריי שעד הרגע הזה אף חיסון עוד לא עבר לרצועת עזה. אני מניח שהמטה לביטחון לאומי יוכל להרחיב על מה צפוי להיות. מה שקורה כרגע בשטחי הרשות הפלסטינית הוא כדלקמן: ההבנה היא הבנה משותפת שהם צריכים לדאוג לכך. הם קשרו את עצמם בחוזה עם הרוסים לגבי קבלת החיסון ספוטניק 5 בייצור חברת גמליה. עד היום נכנסו כ-10,000 חיסונים כאלה לתחום יהודה ושומרון דרך נתב"ג. הם נקשרו עם אסטרה זנקה לאספקת מספר גדול עוד לא סגור סופית של חיסונים מאסטרה זנקה. החיסונים האלה כנראה לא יגיעו לפני סוף מרץ, אם לא מאוחר יותר, לאור קשיים של אסטרה זנקה לעמוד בקצב ייצור. הם נקשרו עם קובקס - - - אסטרה זנקה, נבחנה יעילותו באשר לווריאנטים? יש נתונים סותרים מעט. אין ספק שהווריאנט הדרום אפריקני כנראה, לפחות לפי עבודות שבוצעו בדרום אפריקה גורם לעמידות חלקית. החיסון עדיין יעיל, אבל לא ב-90% או ב-95% אלא בפחות.

יש נתונים סותרים, אבל בוא נאמר שכנראה תהיה ירידה של 20%-30% ביעילות. זה יורד לכיוון ה-65%? 65% 75%. יש עבודות סותרות ולכן אני אומר את הדברים בזהירות. והרשות הפלסטינית, במלאי הכולל העתידי, מה חלקה של אסטרה זנקה בחיסון? להערכתי, כ-50%, עד כמה שאני רואה את התמונה, בהנחה שהרשות תעמוד בהסכם עם אסטרה זנקה ואסטרה זנקה תוכל לספק את החיסונים, כי בסוף 50% ממנות החיסון בגדה המערבית יהיה של אסטרה זנקה בסוף. זאת אומרת, ההערכה היא כ-50%, ועל פי מחקרים ראשוניים אני מניח שאתה אומר את זה בזהירות, אני לבטח אומר את זה בזהירות מידת יעילותו של החיסון של אסטרה זנקה באשר לחלק מהווריאנטים פחותה.

כנראה שנדע יותר טוב בשבועות הקרובות. כפי שאמרתי, מאחר שיש נתונים סותרים במחקרים שונים אני מאוד נזהר באמירתי. צריך להבין שאסטרה זנקה כנראה גם תשנה אותו בהמשך במידה מסוימת ותאפשר גם כיסוי טוב יותר.

זה דיון על אסטרה זנקה או דיון על ארבעה אזרחים שנמצאים בשבי החמאס? אני חייב להבין את זה. זה דיון על ענישה קולקטיבית של אנשים שרוצים למנוע מהם טיפול חיוני. איזה ענישה קולקטיבית? למי אתה חושב שילכו החיסונים האלה לתושבים או להנהגה המושחתת של הרש"פ? החיסונים האלה, ישראל - - למי זה ילך - - - ? - - וכבוד היושב-ראש של הוועדה - - -עונש קולקטיבי את הפלסטינים, שלא יקבלו חיסון. - - - חברי הכנסת- - - ובזה רק מאששים את מה שנאמר בהאג. חבר הכנסת כסיף, אני מבקש לאפשר לנציג - - - חבר הכנסת כסיף, הדין הבין-לאומי מבוסס על עיקרון שנקרא "הדדיות" - - לא, הדין הבין-לאומי - - - - - והומניטרי חייב לתת תמורה הומניטרית.

אין - - - - - - מפנה - - - אבל לא ייתכן שמוסד ההדדיות יאבד - - - אין, אין התניה. אין התניה של זכויות אדם - - - לא התנייה,

אז הדדיות מתחילה מזה שיש כובש. מזה זה מתחיל. חבר הכנסת כסיף, אני מבקש מכם לקיים את הדיון לפי הסדר שנקבע. לכל אחד מכם תינתן זכות הדיבור. בתשובה לשאלת החמאס נקדיש דיון. ביקשתי קודם מנציג משרד הבריאות לעדכן את ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון באשר למידע שהוא רלוונטי, בתוקף היותנו מפקחים על פעולות הממשלה. אני חושב שהמידע הזה הוא מידע חיוני. אינני מפחית בדיון המהותי שצריך לקיים כאן, והקדשתי לו את דברי הפתיחה שלי, באשר לחטופים ולחללים שנמצאים ברצועת עזה. ניגש לזה, אבל אבקש מנציג משרד הבריאות להמשיך בסדר הדברים. כמו שאמרתי: מה הם מקורות החיסונים המיועדים לרשות הפלסטינית, מה מהם מגיע מהמלאי הישראלי ומה המלאי העתידי? אני רק רוצה להבין: האם עברו חיסונים מהמלאי הישראלי פייזר לרשות הפלסטינית? ממשלת ישראל הקציבה עד כה כ-5,000 מנות חיסון מהמלאי הישראלי של חברת פייזר לטובת חיסון צוותים רפואיים ביהודה ושומרון. זו הייתה החלטה של מי, של הקבינט? של הממשלה. החלטת ממשלה, במליאת הממשלה? אני לא יודע אם זו החלטה רשמית של הממשלה או החלטה שהתקבלה בפורום של רוה"מ, אבל זאת - - - מה זאת אומרת לא יודע? אתם, משרד הבריאות, קוראים בעיתון? קיבלתי הנחיה כתובה ממזכיר הממשלה או מהמזכיר הצבאי,

הנחיה ממזכיר הממשלה.

אני עוצר רק שנייה, רק לעניין הזה. רועי בנימיני מהמל"ל נמצא אתנו? ההחלטה של 5,000 מנות חיסון עברה כהחלטת קבינט, כהחלטת ממשלה? ההחלטה הזו עברה על ידי הדרג המדיני, הנחיה של ראש הממשלה להעביר. זאת אומרת, זה לא עלה, לא בדיון קבינט ולא בדיון אחר. ראש הממשלה הנחה להעביר 5,000 לרשות הפלסטינית.

אני רוצה לדייק את הדברים. אוכל לבדוק את זה אחר כך כדי לא לטעות בלשוני, אבל זו הנחיית הדרג המדיני. באיזה פורום את זה אני צריך לבדוק, אבל זו הנחיית הדרג המדיני. כמזכיר הממשלה לשעבר, אני מניח שזו לא הייתה יוזמה פרטית, לא של משרד הבריאות ולא של המתפ"ש, אבל כשאומרים "דרג מדיני" יש שאלה מי נותן את ההנחיה, איך מתקבלות החלטות. יכול להיות שמתקבלות החלטות בהנחיית ראש הממשלה, יכול להיות החלטות שמתקבלות בקבינט. אני מאוד מקווה שהמל"ל, שיושב במשרד ראש הממשלה, יודע על אותה החלטה, שאיננה מהלך עסקים רגיל, אם נגדיר את זה כך, מי קיבל את ההחלטה, מי נתן את ההוראה. בבקשה, תברר. נכון לעכשיו אני מבין שזאת הנחיית ראש הממשלה, אלא אם כן תעדכן אחרת. אני רוצה לחזור למשרד הבריאות. האם 5,000 החיסונים מהמלאי הישראלי עברו לרשות הפלסטינית בעבור צוותים רפואיים? האם מ-5,000 החיסונים האלה חלקם, מקצתם, מיעוטם, חיסון אחד עברו לרצועת עזה? חד-משמעית לא. אתם יודעים לפקח על כך?

לנטר את זה? מסיבה פשוטה, ואסביר. החיסונים של פייזר, צורת הטיפול בהם היא מאוד מאוד רגישה, הם מגיעים ממינוס 80 במרלו"ג הגדול של טבע לנקודת הקצה, שבה יש חיסונים בתנאי אפסון מסוימים, ואסור להעביר למקום אחר. לכן כל מה שדובר על העברת חיסונים, אם בכלל, לרצועת עזה, אלה לא יהיו החיסונים האלה אלא חיסונים שהפלסטינים קיבלו מהרוסים. רק בשביל להכניס את הדיון לפרופורציות, אתה יכול להגיד לנו כמה חיסונים נזרקים לפח מדי יום כי אי-אפשר להשתמש בהם אחרי שהם הופשרו? אני מקווה כמה שפחות. אין לי כרגע מספר מדויק. סדר גודל מאות, אלפים?

מאות כל יום. כן, וצריך לצמצם את זה. דרך אגב, אנחנו הרבה יותר טובים ממה שקורה בעולם, ויש פה גם שיפור מסוים. המקומות שבהם נזרקו חיסונים זה מקומות שבהם קופות החולים סבלו מ-no show מאנשים שנרשמו ולא הופיעו. גם לכך יש פתרונות ואנחנו מתמרצים את קופות החולים. אבל שאלת באופן כללי לגבי החיסונים שעברו לרשות? כוועדה, אנחנו צריכים להיכנס לפרופורציות. כשמדובר ב-5,000 חיסונים שעברו, אז רק להבין מה זה 5,000 חיסונים אל מול מה שנזרק לפח. אני חושב שאנחנו צריכים להבין, כוועדה, את מדיניות הממשלה ואת העובדות.

אבל לא דרך - - - ממה שמצטייר לעינינו, לא יותר ולא פחות. אני בעד לפזר את הערפל, כל אחד מנקודת מבטו והשקפתו, והדיון הוא דיון מעניין. התקבלה החלטה, כנראה רק של ראש הממשלה ההחלטה הזאת לא עלתה, למיטב הבנתי, לא בקבינט ולא בממשלה להעביר 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינית, לא יותר ולא פחות. אמר נציג משרד הבריאות שלחיסונים האלה יש כתובת ייעודית אתה אומר שזה לצוותים הרפואיים.

האם יש גם איזשהו תיעדוף בגילים, במעמד ברשות? האם אתם יודעים,

אם הנהגת הרשות קיבלה חיסונים? אני מניח שגם אלה שלא מובילים במשרד הבריאות אולי קיבלו. מה שאותנו מעניין ספציפית זה האם 5,000 החיסונים האלה עברו לרצועת עזה, במישרין או בעקיפין.

אומר נציג משרד הבריאות: קודם כול, האפשרות להעביר אותם לרצועת עזה לא קיימת בגלל בעיה לוגיסטית, שהחיסונים צריכים להיות בתנאים מאוד מסוימים, שלמיטב הבנתו מחייבים ניטור ופיקוח. הם יש גם הנחייה לא להעביר אותם לרצועת עזה או שזו רק שאלה לוגיסטית? זאת לא רק שאלה לוגיסטית. כרגע אין שום אישור להעביר אף חיסון לרצועת עזה.

הפלסטינים גם לא ביקשו להעביר את החיסונים האלה לרצועת עזה. הם כן ביקשו להעביר את החיסונים הרוסים, וזה נמצא כרגע בדיון בדרג המדיני. חיסונים רוסים הגיעו? כפי שאמרתי קודם, הגיעו 10,000 חיסונים של ספוטניק דרך נתב"ג לרשות הפלסטינית. ואיפה הם נמצאים עכשיו? הם נמצאים ברשות הפלסטינית. כרגע הם משתמשים בהם להמשך חיסון צוותים רפואיים וביקשו להעביר כמות מסוימת לרצועת עזה. הנושא, כפי שאמרתי, נמצא בדיון. זאת אומרת, ב-10,000 הראשונים של ספוטניק יש כבר בקשה להעביר לרצועת עזה.

הנושא הזה נמצא בדיון?

הנושא הזה נמצא בדיון, כרגע הוא בריכוזו של המל"ל ותצטרך להיות החלטה. עברו 5,000 חיסונים של פייזר, עוד 10,000 נמצאים ברשות. האם אתה יודע באשר לאספקה עתידית שמיועדת לרשות? קובקס, אותו מיזם בין-לאומי, אמור להעביר עוד כמה עשרות אלפי מנות חיסון מהחלק הראשון שאמור להגיע לפלסטינים. כזכור, קובקס התחייבו לחסן 20% מאוכלוסיית הגופים שהצטרפו לארגון. נאמר, אם כי אין לכך אישור ברור, שלקראת סוף החודש הזה אמורים להגיע חיסונים של פייזר עבור הפלסטינים. הפלסטינים ביקשו מאתנו עוד חיסונים לעוד צוותים. כרגע זה בדיון, עוד אין החלטה. כרגע יש דיון האם ומתי לחסן פועלים פלסטינים שנכנסים לתחומי ישראל על בסיס אישורי עבודה. איזה חיסון הוא של קובקס? קובקס יהיה מכל הסוגים, כנראה שהמשלוח ראשון יהיה של פייזר. המשלוח הראשון יהיה של פייזר, עם האתגר הלוגיסטי, וההערכה שלכם - - - נסייע באתגר הלוגיסטי גם בנוגע לקובקס. מה הערכתך לגבי היקף הצוותים הרפואיים ביהודה ושומרון? מדובר על כמה עשרות אלפי אנשים, צריך לראות את מי כוללים אם רק רופאים ואחיות או גם מסייעים כמו פיזיותרפיסטים, רופאי שיניים וכדומה. להערכתנו, 40,000 איש יכולים להיכנס. 40,000 איש ברשות הפלסטינית בעדיפות ראשונה. כן, שייכנסו לזה. ופועלים פלסטינים שנכנסים לישראל,

אנחנו מדברים על כ-80,000. זאת אומרת, יש 40,000 צוותים רפואיים, יש עוד 80,000, ואנחנו מבינים שיש כבר דרישה של הרשות הפלסטינית, שקיבלה 10,000, לא לחסן בכל ה-10,000 את הצוותים הרפואיים ברשות הפלסטינית אלא להעביר את זה לרצועת עזה. יש בקשה להעביר חלק מחיסוני ספוטניק לרצועת עזה. צריך לזכור שיש עוד 30,000 פלסטינים מיהודה ושומרון שעובדים בתוך שטחי יהודה ושומרון במקומות ישראליים, בנוסף ל- 80,000. אני לא מדבר על השב"חים, שזה נאמד ב-40,000 איש. יש 150,000 - - - אם אני מנסה בכל זאת להבין את הליך קבלת ההחלטות בסיטואציה שבה הביקוש גדול מההיצע וצריך לתכנן את היצע החיסונים בשלבים, אז בנתונים שמונחים בפנינו יש כ-40,000 אנשים שהם צוותים רפואיים, לפי ידיעת משרד הבריאות הישראלי, ברשות הפלסטינית, שהם התיעדוף הראשון; לאחר מכן, מנקודת מבט ישראלית, יש כ-80,000 פועלים שעובדים בישראל לפי אישורים ויש אינטרס ישראלי, כמו שאמרת, בראש ובראשונה לחיסון של אותם 80,000, יש עוד כ-30,000 פלסטינים שעובדים ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון ועוד כ-40,000 שב"חים אנשים שעוברים לא במחסומים ועובדים בישראל. כבר התחיל מבצע החיסונים ביהודה ושומרון? כן, ביהודה ושומרון מבצע החיסונים בעיצומו. 10,000 של ספוטניק, ויש בקשה להעביר לרצועת עזה מתוך המלאי הזה והנושא הזה נמצא בדרג מדיני. תודה רבה. ברשותכם, אני עובר לוועדת החוקה. תודה רבה. תודה רבה לך, המידע הוא מידע חשוב. אל"מ אייל זאבי, ראש מחלקת מבצעים במתפ"ש, בבקשה.

אני מצר על כך שלדיון שהוא באמת חשוב לא מצא לנכון מתאם הפעולות עצמו להופיע. האם אתה יכול להציג את עמדת משרד הביטחון באשר לשאלה של הקצאת החיסונים לרשות, ובפרט מה שמעניין את הוועדה, מתוך החיסונים שמועברים לרשות בין אם זה הקצאות ישראליות, רכש או תרומות מה המדיניות הישראלית להעברת חיסונים לרצועת עזה? אגיד באופן כללי קודם כול שהנתונים שהציג ד"ר אשי בסך הכול קולעים למה שמתוכנן להגיע לרשות. אוסיף שההסכם עם אסטרה זנקה הוא על 2 מיליון חיסונים, ומתוכם כ-405,000 אמורים להגיע החל מסוף מרץ עד יוני באופן מדורג, זה המשלוח הראשון. לגבי השאר, אם יהיו באמת 2 מיליון אני לא יודע, אבל 2 מיליון זה מה שדיבר עליו ד"ר אשי ביחס לתושבי יהודה ושומרון. עד סוף מרץ כמה חיסונים אמורים להגיע? מסוף מרץ ועד יוני, באופן מדורג, כ-405,000. עד סוף מרץ אני מבין שהועברו 5,000 מהמלאי הישראלי ועוד 10,000 חיסונים רוסים שהועברו לידי הרשות הפלסטינית. האם יש עוד חיסונים שאמורים להגיע עד סוף מרץ, עד אותה מנה של 405,000 חיסונים? קודם כול, כדי לדייק את הנתונים: אכן אושרה העברה של 5,000, מתוכם עברו רק 2,000 והשאר יעברו בימים הקרובים. מבצע החיסונים החל, גם של החיסונים שעברו מהצד הישראלי וגם של החיסונים שהתקבלו מהרוסים, למעט 1,000 שהם ביקשו להעביר לרצועת עזה. בינתיים טרם התקבלה החלטה, זה נמצא בדיונים זה לגבי הספוטניק. הדבר הנוסף שצריך להגיע דיברנו על ארגון הבריאות העולמי ועל תוכנית קובקס מתוך קובקס, כ-37,000 חיסונים שמיועדים ל-18,500 איש, אמורים להגיע בשבוע-שבועיים הקרובים. אנחנו לא יודעים את היום המדויק, עוד לא בוצע תיאום מסודר, אבל 37,000 האלה הם מתוצרת פייזר. כנראה שבעתיד יגיעו חיסונים מסוגים אחרים, אבל קובקס מדברת בעיקר על החיסונים המערביים ולא החיסון הרוסי, הסיני וכדומה. הרשות ביקשה להעביר 1,000 חיסונים לרצועת עזה? מתוך הספוטניק. והחיסון הוא אחד או שניים לאדם? שניים. זאת אומרת ל-500 אנשים ברצועת עזה.

מי הם ה-500? גם הם דיברו על צוותים רפואיים. הצוותים הרפואיים האלה מעזה יכולים תיאורטית להתחסן גם בישראל,

הם לא יוצאים לישראל. אבל אם יש רשימה של 500 איש, לכאורה אפשר לבצע מבצע חיסונים של 500 אנשי הצוותים הרפואיים ברצועת עזה בנקודה ישראלית, בבקרה מלאה ישראלית. לכמה אנשים מעזה יש היתרים? יש מאות, אין לי נתון מדויק כרגע כי זו לא הייתה מטרת הדיון. אפשר להראות לכם באופן מאוד מסודר מיד אחרי הדיון. האם תוכל להעביר לנו עד סוף הדיון? אנחנו יכולים לנסות במקביל, ואם לא מיד אחרי הדיון נעביר לכם את הפירוט.

אבל בתיאוריה, נגיד שצריך לחסן 500 איש צוותים רפואיים, אפשר להגיע לנקודה מסוימת במעבר ולחסן 500 איש,

לכאורה הכול אפשרי, אבל אין תוכנית כזאת על הפרק ולא עלתה גם הצעה כזאת. שקלתם? הרי אתה אומר שזה מיועד לצוותים רפואיים, יש רשימה ברורה ומסוימת של צוותים רפואיים בעזה. אענה באופן מסודר. יש הרבה יותר מ-500 אנשים בצוותי הרפואה ברצועת עזה. לא הייתה הצעה כזאת, לא נבחנה הצעה כזאת ואין תוכנית כזאת על הפרק כרגע. האם זה אפשרי? אני מניח שזה אפשרי במידה שתהיה החלטה.

זה בסך הכול 500 איש. זה לא בסך הכול 500 איש, יש יותר, כמו שאמרתי. כרגע הרשות ביקשה להעביר עבור 500 איש, זה לא אומר שזה כל מה שיש. זה

ספוטניק. דיברתי על קובקס, על מה שאמור להגיע בתקופה הקרובה. ארגון הבריאות העולמי, כשהוא הסכים לספק חיסונים לרשות הפלסטינית, הוא התנה בכך שהחיסונים יגיעו גם ליהודה ושומרון וגם לרצועת עזה. אין לנו עדיין בקשה קונקרטית בעניין הזה על כמה מדובר וכמה מבקשים להעביר לעזה ולכן הבקשה הזאת עדיין לא נבחנה, אבל מבחינתם זה תנאי כדי לספק חיסונים לרשות. על פניו יש הצהרה של הרשות הפלסטינית בכמה וכמה אירועים שבהם בכירים פלסטיניים הצהירו שהם מתכוונים לספק חיסונים לרצועת עזה באופן שווה לתושבי איו"ש. אבל גם כאן, בינתיים מדובר בהצהרות. למעט ה-1,000 אין בקשה קונקרטית כלשהי, ולכן העניינים האלה עדיין לא נבחנו. בכל מקרה אנחנו צריכים להיות ערוכים לבקשות שיגיעו מגורמים בין-לאומיים להעברת חיסונים לרצ"ע בכל מה שקשור לתרומה בין-לאומית או מקורות חיצוניים. במקרה הזה, כנראה שאנחנו לפחות נמליץ לאשר העברה של חיסונים מגורם שלישי. כל מה שלא קשור לחיסונים ישראלים, אנחנו לא רואים איך אנחנו יכולים למנוע את הדבר הזה או סיבה למנוע את הדבר הזה, במידה שהרשות תבקש.

הבקשה הקונקרטית הזאת בבחינה, ואם יהיו בקשות נוספות הן יועלו לבחינה ולאישור הדרג המדיני. כרגע אין החלטה. תודה רבה. אני מניח שאתה לא יכול להציג את עמדת שר הביטחון. אני לא רואה פה נציג של השר. נעבור למל"ל: רועי בנימיני, ראש ענף פלסטינים. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, מכובדיי. רק לסגור את הנושא של 5,000 מנות החיסון שאושרה העברתם לצוותים רפואיים ברשות הפלסטינית ראש הממשלה אישר את המהלך, בהמשך להמלצת מערכת הביטחון ומשרד הבריאות. זאת אומרת, לא התקיים דיון בקבינט בנושא. אינני יודע להגיד מה הפורום שבו התקבלה ההחלטה. בסופו של דבר ראש הממשלה אישר אותה, בהמשך להמלצה של מערכת הביטחון ומשרד הבריאות. כרגע זה מה שאני יודע להגיד בעניין הזה. החלטת קבינט מאשר הקבינט, לא מאשר ראש הממשלה. ראש הממשלה עומד בראש הקבינט, הוא קובע את סדר-היום, הצבעתו נספרת בקבינט, אבל אני מבקש מהמל"ל לא לכבס מילים. ההנחייה ניתנה על ידי ראש הממשלה לאחר קבלת המלצה של רשויות הביטחון ושל משרד הבריאות. זה בסדר, אני חושב שזה גם בסמכות ראש הממשלה. האם אתה מקבל החלטות קבינט שאתה לא יודע שהקבינט החליט אותן? מה, אתם מקבלים את זה בלקט עיתונות, במורס, באס אם אסים? אתה יודע מתי יש ישיבת קבינט, מן הסתם אם יש דיון קבינט בנושא אתה מוזמן כרע"ן פלסטינים, לא ראש המל"ל מוזמן. אבל בסדר, זה לא העניין. אני רוצה להבין, אם אתה יכול להבהיר לנו, מה המדיניות של ממשלת ישראל, של ראש הממשלה, באשר להעברת חיסונים לרצועת עזה; האם בכוונת הממשלה לדרוש בהקשר הזה החזרת גופות החללים הביתה, החזרת השבויים הביתה או לכל הפחות לדרוש ביקור של הצלב האדום אצל הישראלים המוחזקים בעזה, לוודא שמאותם חיסונים שמגיעים לרצועת עזה גם החטופים מתחסנים או לכל הפחות לבקש מידע באשר לחטופים. עדכן אותנו באשר למדיניות בנושא. לגבי קווי המדיניות הישראלית ביחס להעברת חיסונים לרצועת עזה במציאות הנוכחית ישראל לא מתכוונת להעביר חיסונים לרצועת עזה. לגבי העברת חיסונים מהרשות הפלסטינית או צד שלישי לרצועה לאחרונה התקבלה בקשה בנושא במשרד הביטחון, כפי שצוין גם על ידי קודמיי, והיא נבחנת מול כלל הגורמים הרלוונטיים ובהתאם למכלול השיקולים הרחב. לפי שעה טרם התקבלה החלטה. מה עמדת המל"ל? אנחנו צריכים קודם כול לקבל את עמדות כלל הגופים הרלוונטיים, כפי שציינו, נבחן את מכלול השיקולים הרחב ולפי זה נגבש את ההחלטה. לפי שעה אני לא יכול להגיד על המלצה כלשהי, אלא אחרי שנקבל את מכלול השיקולים ונדון בכך. מה לוחות הזמנים לקבלת ההחלטה? ביקשנו לקבל את ההמלצות של הגופים בקצב מהיר. אני מניח שהיום או מחר, לכל המאוחר, זה יגיע ונגבש את ההחלטה. אנחנו מדברים על גיבוש ההמלצה ב-72 השעות הקרובות? אני מדייק? ככל שיגיעו ההמלצות. ביקשנו אותן כבר להיום, וברגע שזה יגיע נגבש את ההמלצה.

אני אומר שמדובר על המלצה לבקשה שנוגעת להעברת חיסונים מצד שלישי, לא חיסונים ישראלים. אני מבין שיש בקשה לחסן 500 אנשי צוותים רפואיים בעזה. זאת הבקשה? נציג מתפ"ש יוכל לדייק את הבקשה הזו לגבי המספר, אבל ככל שאני יודע, מדובר על העברת חיסונים של ספוטניק. קודם כול, אני מאוד שמח שאנחנו עושים את הדיון הזה, כי יש לי תחושה שאתה לא יודע מה המתפ"ש, המתפ"ש לא יודע מה משרד הבריאות. אין תמונה כוללת, אף אחד לא מרכז. אז אני רוצה לסייע לך כי אתה, נציג המל"ל, אמור לתכלל. ממה ששמענו כאן ותקן אותי אם שמעת דבר אחר הרשות הפלסטינית, שיש בה 40,000 איש שהם צוותים רפואיים, קיבלה 10,000 מנות ספוטניק ומבקשת להעביר 1,000 מנות שמיועדות ל-500 אנשי צוותים רפואיים ברצועת עזה. זאת הבקשה שמונחת בפני הדרג המדיני, שאמור לאסוף את ההמלצות בטווח של 24 שעות ולקבל החלטה. האם בכוונת הדרג המדינית לקיים על הנושא הזה,